בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. היום יום שני, 7 במרס 2022. ד' אדר ב' התשפ"ב. אנחנו מתחילים את דיוני הוועדה.

עם הרבה מאוד סוגיות שקשורות לסוגים שונים של פליטים,

אבל לפי הנתונים הקיימים שאנו מדברים על עולים שבעבר

מאוקראינה ועזבו, שמבחינתנו זה המסה הקריטית של הפוטנציאל, אנו מדברים על יותר מ-50,000 תושבים חוזרים. אין לנו נתון כרגע לדעת בוודאות שהם חזרו לאוקראינה

שאלו לגבי תושבות,

לא עושים הצהרת כוונות. אנו לא כמו הביטוח הלאומי המשכת לישראל. הוא רק חותם שהוא מבקש את מעמדו של תושב חוזר. אבל כדי לקבל את המעמד של תושב חוזר אתם בוחנים כמה זמן היה או לא היה

רק ישראליים.

כל מי שעולה מאוקראינה החל מ-24.2 שתאריך עלייתו אישרנו בוועדה הבין-משרדית,

יחיד זכאי ל-6,000

עד 122 יום ביקורים בכל שנת היעדרות לא נחשבת כשיבה לישראל. הבנתי, אבל הוא צריך להיות שנתיים בחו"ל?

למשל סטודנטים שיצאו

זה מינימום שנתיים.

זה נכון. אני רוצה שנפריד בין שני

הם לא עלייה חוזרת של ימים כתיקונים.

לכן קיבלנו את ההחלטות האלה. אני עדיין אומר שהדבר הנכון ביותר לעשות זה

ככל שיהיו כאלה עם אגף התקציבים בבק טו

מתחת לגיל 18 אין צורך. וגם יולדות לא צריכות וגם טיפולים מצילי חיים לא צריך.

כל תושב חוזר זכאי להבטחת הכנסה. במצב רגיל, מי

ושהו פחות משנה אחת ולא מיצו את מלוא הזכויות שלהם כעולים חדשים. במצב רגיל אנשים כאלה שחוזרים לארץ, לא זכאים להשלמת סל הקליטה

לכן הסוגיה הכלכלית פחות אקוטית. הסוגיה היותר אקוטית זה המשך לימודים אקדמיים שלהם. פנה אליי נשיא אוניברסיטת בן-גוריון עם יוזמה מאוד ברוכה. נשמע אותו ונראה מה ניתן לעשות מעבר למה שמציע נשיא אוניברסיטת

תודה רבה, פרופ' חיימוביץ'.

אריק, לגבי מדענים עולים. יש לנו עדיין קליטת מדענים בשוטף. רשמתי בפניי את ההערה של נשיא האוניברסיטה. אעדכן מייד את האגף הרלוונטי,

תודה. חברי

שר הבריאות וגם פנינו לפרופ' שאול יציב, מנהל המחלקה לרישום מקצועות

זה אנשים שלמדו במזרח אירופה ויש להם קשרים שם. ברוך השם, רוב הסטודנטים חזרו

מתארת לעצמי, גם יהודים וגם ערבים,

של הסטודנטים ושל ההורים.

בהתחלה כולנו אמרנו העיקר שתצא משם בחיים כי מה שהיה שם היה מלחמה

כולם ייצאו מורווחים מזה,

נכון שיש הבדל בין פליטים שבאים בפעם הראשונה לכאן,

לבין תושבים חוזרים כמו הסטודנטים. אבל סטודנטים שילמו שכר לימוד שלם שם. הם שכרו דירה לשנה

עדכנה אותי הגב' דוריס קריאף שרשות האוכלוסין וההגירה לא מנהלים את המדינה שממנה באים הישראלים. לכן זה לא הפתרון. נמצא דרך אחרת כדי להגיע לאותם תושבים חוזרים

יוזמה ברוכה של נשיא האוניברסיטה לגבי קליטת סטודנטים פליטים, שהם לא ישראליים ולא זכאי חוק השבות אלא סטודנטים אוקראיניים, שיכולים לבוא לפה